הצעה לסדר היום בנושא: יצירת מתווה חילוץ לווים בשוק האפור והגברת מודעות למניעת לקיחת ההלוואות,

אחמד טיבי, משה אבוטבול. מיכל שיר,

אני חושבת שהנושא הזה היה צריך לעלות עוד לפני תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה אנחנו לא פותחים מחלקות רגילות,

בתקופת הקורונה,